צוהריים טובים לכולם, אני שמח לראות שולחן עגול מלא באנשים. היום בכנסת לא רואים את זה בכל יום. אני אתחיל בדברי פתיחה, ואחרי זה נעבור לדיון שמבחינתי הוא דיון חשוב

הכנסת אירחה את יושבת-ראש הפרלמנט הליטאית באמצעות מספר חברי כנסת.

היו הרבה שיחות והיו מפגשים,

הספורט. התקציב של הספורט בליטא הוא 1.3% מתקציב המדינה.

מ-0.2%. התקציב ביוון הוא 0.8%,

מדינות מתקדמות בעולם מגיעות עד ל-2% מתקציב

בנים, ומ-250 ילדים צמח לנו אלוף אולימפי. זה דבר אדיר, אבל זה לא הספורט הישראלי.

יושב פה אבי, שמלווה

אנחנו יושבים פה כולנו ביחד וכולנו משפחה אחת,

זיו ישראלי, מנכ"ל התאחדות בתי הספר. הזמנתי

זו גם אחת מהמטרות. כמובן אנחנו חושבים שאורח חיים פעיל ובריא זה הדבר אולי הכי חשוב. כולנו,

מתקשים להתמודד עם המציאות שהיום הילדים צורכים את המסכים

ואת זה אנחנו צריכים לטפח ולעודד. אם תסתכלו במודל שמצביע על זה, תראו איך המסגרת הזאת אמורה לפעול, והיא שזורה האחת בשנייה. יש פה שיטה, יש פה מנגנון. אגב, ההתאחדות הוקמה לפני 28 שנה על ידי

אגב,

ונמצא פה מנכ"ל איגוד הכדורעף,

התחרותיות, הן 50% קבוצות של בנות. אין את זה בשום איגוד אחר.

ובטח אבי גם יחזק אותי, הרשויות המקומיות זה פרטנר שלנו לכל העשייה הזאת. בלי הרשויות המקומיות, ונמצאים פה

ובשנים האחרונות אנחנו משתפים פעולה גם עם ההתאחדויות הגדולות,

אבל לא בענפי הספורט הרגילים, אלא בכדורגל שזה ענף 5 על 5,

אבל פוגשים אותם פעם אחת, זה לא מספיק.

יענה לי יניב אחרי זה מהכדורעף, מה הקשר בין התאחדות בתי הספר למועדונים,

אני אתן לאבי כמובן להרחיב על זה, אבל אנחנו הזרוע הביצועית של הפרויקט הזה. תודה. אני רוצה להעביר את זכות הדיבור לאבי בנבנישתי. אבי הוא סגן ראש מינהל הספורט במשרד הספורט. בבקשה, אבי.

צוהריים טובים, תודה רבה ידידי יושב-ראש הוועדה, מכובדים, אני חושב שהדיון הזה הוא בהחלט דיון חשוב,

כמו יואל רזבוזוב וכמו השר שלנו, שנמצאים במשכן הזה ומבינים שהספורט

גם כוח עזר גדול מאוד של ההתאחדות, של הספיישל אולימפיקס, כדי לבוא ולקדם אותם. יש לנו פרויקט גדול מאוד שנקרא "שווים בספורט" יחד עם התאחדות ספורט הנכים, עם משרד הרווחה, ביטוח לאומי, שאנחנו מנגישים את הספורט לאותם אנשים מיוחדים, שלא יכולים לצאת לבתי

כשיש לו את ההבנה הזאת שדרך הספורט הוא יכול לשפר את החיים של הילדים, והוא היה ספורטאי בעצמו, היה ג'ודוקא,

דרך הספורט בעצמו הוא יכול לשנות את הילדים של העיר שלו, הוא ישקיע

ואנחנו רואים את זה. אני לא רוצה לציין ראשי רשויות לטובה או לשלילה,

אז הספורט היום ממש במרכז הבמה, ונשתמש בסלוגן ש"בת ים חזקה בספורט". אני גאה להיות כאן. אני רוצה להודות לך בשם הספורטאים,

דיברו עליו שנים, עוד כשאני הייתי 20 שנה אחורה,

אתה באת, הבטחת ועשית, אז

אני אספר לך משהו, גיא, אחרי שלוש שנים נשברתי.

אחרי שלוש שנים מצאתי את עצמי עם כדור ביד, נותן אותו לילדים, ואומר להם: ספרו לי מה התוצאה בסוף.

התנאים שברו אותי, הייתי בחוץ מהבוקר עד הצוהריים,

לא סתם אני כזה

אני אתחיל מבת ים ואומר שאנחנו רואים שדברים משתנים לטובה. הראיה לכך שבשנה הבאה,

אנחנו מארחים בבת ים. כלומר, בת ים זכו בקול קורא אחרי התמודדות של שבע רשויות להיות העיר שתארח את אליפות העולם

ושוב,

ואפילו לא במפמ"ר ובממונה על החינוך הגופני, ובעזרתך אני מקווה שנקדם את זה מאוד, ואני יודע שיש דברים שמתפתחים גם בנושא של אולמות

בסוף אותו איגוד עושה את הפעילות באמצעות התאחדות הספורט לבתי הספר,

בונה את התשתיות, בונה את המסות הגדולות עבור המצוינות לאחר מכן. אלה דברים שנורא חשוב לדבר עליהם. יש עוד המון נושאים, ואני

אמרת פה משפט שעברנו אותו, אבל הוא הכי חשוב בסוף. אם אנחנו נדע לחבר את מערכת החינוך עם משרד הספורט,

עם מרכז הטניס הישראלי, עם כל מי שרוצה לעשות טוב לספורט הישראלי

יחד יש כ-600 קבוצות, 6,000 ספורטאים שמשחקים כדורעף. כמה מתוכם נשים? כמחצית נשים, כ-20% מהמגזר, מה שאנחנו מדברים עליו כל הזמן. אנחנו למעשה בכדורעף יחד עם ההתאחדות מנסים לבצע את מדיניות המדינה,

בטניס החובבני המצב משמח מאוד. בטניס המקצועני המצב לא איי-איי-איי, ובסוף לנתח את זה אתה יודע יותר טוב ממני. אני רוצה לשמוע על הפרויקט שלכם, של מרכז הטניס

יש לנו פה 17 מרכזי טניס מקריית שמונה ועד ערד בדרום. יש לנו 17 מרכזים, מאות

יש מלא תוכניות לילדים,

מתוך ה-7,500 יש ילדים בהתאחדות

בהחלט.

מכל ה-7,500 האלה יש הרבה שקשורים לאיגוד הטניס, שמשחקים

למשל ילדים עם צרכים מיוחדים, איגוד הטניס לא נוגע בזה,

איגוד הטניס לא עושה פעילויות לנוער

המון המון פעילויות שמרכז הטניס עושה כבר המון המון שנים,

הוא לא אומר: רגע,

ואז נעשה. המרכז כבר עושה את זה

פעם שנייה,

מגרשי הטניס,

זה גם תרומות?

איך זה עובד? זה נבנה לאורך 46 שנה. חשוב לי להגיד שאיאן פורמן קיבל

אנחנו מחפשים פה שותפות להצלחה. אני רק שנתיים, ההצלחה היא של קודמיי,

זה ארגון מדהים, 300 עובדים שקמים בכל בוקר בשביל ילדי ישראל נטו. זה ארגון ללא כוונת רווח, כל שקל שמושקע הולך

איך אנחנו יוצרים את זה, ואגף חינוך, הרשויות איך אנחנו יוצרים במשולש הזה משולש זהב כדי להביא את אותו ילד שנמצא במרכז. שים את הילד במרכז, מסביבו יש את כל הגופים שאמורים לדאוג לו, איך אנחנו מייצרים את זה שהילד ייחשף לכל כך הרבה אפשרויות? העולם היום נותן לילד כל כך הרבה גירויים, איך אני מביאה ומנגישה לו ומעודדת אותו למצוא את הכישרון שבו? סיפור אישי. יש לי ילדה בכיתה ב'. הילדה שלי באה אליי לפני שבוע: אימא, אני רוצה לעשות טאקוונדו. מה לי ולטאקוונדו?

לא מכירה, לא אבישג סומברג ולא שום דבר. היא הגיעה לבית ספר, יש חוג. עשתה פעם אחת, רוצה. זו הדרך שלנו היום להגיע לכל ילד וילדה ולגרות להם את המקום הזה שרוצים לעשות ספורט. דיברנו על כיתות ה'-ו', מאוחר מדי. איך אנחנו מביאים תקציבים לילדים בכיתה א' ו-ב'? איך אנחנו יוצרים תרבות ספורט? יש לי תפקיד נוסף, אני יושבת-ראש ועדה מקצועית בכדורסל נשים בארץ. יש לי שם כל מיני בעיות אחרות. קיבלתי מכתב מכם. אני יודעת. לא נדבר על זה היום, זה דיון אחר. אני שוברת את הראש איך אני יוצרת תרבות ספורט. אם אני מדברת על כדורסל נשים, אני חושבת שהבעיה היא הרבה יותר רחבה. זיו דיבר קצת על כל הנושא של איך אני מלמדת את הילדה שלי, ואנחנו מדברים על ילדי ישראל, לצפות בספורט ולא לצפות בסלולר. איך לבוא? איך לעודד? איך לדבר? קודם כול שערוץ 5 יאפשר את הדבר הזה, שיהיה אפשר לראות ספורט.

אצלי בכלל יש פרסומות שקופצות שלא נותנות לראות. איך אני מייצרת את תרבות הספורט? אני חושבת שזה מתחיל גם בבתי הספר, אין מה לעשות. אני היום מנהלת מחלקת ספורט ביהוד-מונוסון. דיברתי על רמלה,

אז אם אני עושה חיבור, הגעתי ליהוד-מונוסון,

באתי להתאחדות ואמרתי לזיו שאני רוצה "זוזו" ביהוד-מונוסון, הוא אמר לי: אין לי כסף.

כי העירייה לא מוכנה?

יש תקציב מוגבל לדבר הזה, והוא מנוצל במלואו. כדי לפתוח ולהגיע לעוד רשויות מקומיות, אתה צריך עוד משאבים. צריך לסגור ברמלה כדי לפתוח ביהוד. אני עכשיו נמצאת בנקודה שעברתי מרשות שהיא בלמ"ס 4 לרשות שהיא בלמ"ס 8, אז אני נתקעת בעוד הרבה בעיות אחרות, גם בעיות של מתקנים. בלמ"ס 6 נגמר הכסף. עיר שנמצאת בלמ"ס 8 זה לא אומר שהיא עיר באמת עשירה. זה שהיום הגשתי בקשה לבנות עוד שני אולמות ספורט, ולא קיבלתי אפילו אחד,

שאני נמצאת בבעיה של מתקנים. אם אתם מדברים על ענף הכדורעף למשל, אין לי אולמות ספורט שמחוברים לבתי הספר כדי לפתוח את זה. יש לנו המון המון בעיות. בסופו של דבר אם אני רוצה לחדד, איך אנחנו מצליחים ליצור מכיתה א', ואפילו לפני זה, כבר בגן, את האוריינטציה הזאת לספורט? איך אנחנו יוצרים תרבות ספורט שהיא לא רק ברגליים, אלא היא גם בעיניים, שהיא גם ערכים לספורט? זאת אומרת, שכל אבא ואימא ירצו שהמודל לחיקוי בסופו של דבר יהיה אנדי רם, ירדן ג'רבי, לינוי אשרם, אותם אנשים שמייצגים את הערכים חס וחלילה אני לא פוגעת באף אחד שמגיע מתרבות הריאליטי, כבודם במקומם אני הייתי מעדיפה כרגע לראות איך אני מייצרת כאן דור שמסתכל על זה, וזה רק תקציבים, אם זה למתקנים,

בתי הספר עמוסים, מנהלים עמוסים בדברים. אני חושבת שהתאחדות הספורט יודעת לעשות ולפצח את הדבר הזה שנקרא רשות מקומית, משרד החינוך, הפיקוח על החינוך הגופני, משרד הספורט, יחד עם בתי הספר, ילד במרכז איך אני יוצרת לו פרויקט גדול בנושא הזה?

משהו אחד חשוב. בכל זאת אני האישה הראשונה שדיברה כאן. איך אנחנו מגיעים לאותן אוכלוסיות מוחלשות? איך אנחנו מייצרים יותר? זה רק על ידי הקהל השבוי הזה. אני יכולה לפתוח לאותה ילדה וגם לאוכלוסיות נוספות את האופציה לעשות ספורט, שאולי אבא ואימא לא דורשים את זה ולא מבקשים מהם לעשות את זה, אני רוצה את הכניסה הזאת לבתי הספר, אני רוצה את הפרויקטים בתוך בתי הספר. תודה רבה. חאמד, בבקשה. שלום לכולם.

מנהל מחלקת הספורט ביישוב חורה, הפריפריה של הפריפריה. אם כבודו דיבר על הפערים שיש בין מדינות העולם לביננו, לבין המדינה, אז יש גם פערים בין הפריפריה לפריפריה, החברה הבדואית, אבל אני לא בוכה, כי אם יש רצון, יש הכול. מאיפה אתה בארץ? מחורה.

חורה זה יישוב על כביש 31, בין מיתר לערד. אם יש רצון, יש הכול, ואני לא בוכה, כי מכלום אני עושה המון. אני גם שופט כדורגל ואני חבר ועד איגוד שופטי הכדורגל בישראל, אז אני גם מייצג את השופטים במדינה. אני אדבר על המעט מכלום, מה שאנחנו עושים. אני אדבר על נקודות שיש לנו את החיבורים עם התאחדות בתי הספר לספורט. אלמלא התאחדות הספורט בבתי הספר, לא היו לי חוגים, כי משרד הספורט לא מימן חוגים. לכן מבחינתי זה חוגים. הילדים אצלנו לא משלמים לחוגים, כי אין להם מאיפה לשלם חוגים, כי אנחנו בלמ"ס 1, יש אצלנו 90% גבייה, אבל כולם מקבלים הנחה של 90%, כלומר סך כול התקציב, הפעולות שלנו מהרשות, זה 5 מיליון שקל, אז תיתן לרווחה או תיתן לחינוך או תיתן לספורט. אנחנו כן משתדלים, אנחנו עושים. אני אדבר על מה שאנחנו עושים יחד עם התאחדות הספורט בבתי הספר. יש לי פרויקט "זוזו", שפעילים בו 500 ילדים וילדות. יש לי פרויקט "שווה בספורט", שלראשונה בדואיות משחקות כדורגל. ילדות משחקות כדורגל, שבע קבוצות, לא מעט קבוצות של "שווה בספורט". יש לי פרויקט שהוא "חיים משותפים", שזה מפגשים של יהודים וערבים ביחד, שאנחנו נפגשים פעם בחודש. יש לי מועדונים בית ספריים בכיתות ה'-ו', הפיילוט שאנחנו עושים בשבעה בתי ספר, ויש לי עוד מועדונים בית ספריים בכיתות ז'-ח' בענפים של כדורסל, שזה סטריטבול, פוטסל, בדמינטון, טניס שולחן, והיה לנו כדורעף אבל סגרנו את זה, מאחר שהכדורעף מצריך כל כך הרבה נסיעות והסעות ואין לנו תקציבים להסעות, וזה חבל. אני מאמין בדרך של התאחדות בתי הספר, כי היא יוצרת לנו את החיבור בין הרשות המקומית, שאני מנהל המחלקה, לבין החינוך הגופני, דרך בתי הספר. אם אנחנו מדברים על החינוך הגופני, ואני אשמח אם תהיה ועדה לחינוך גופני שאני כן יהיה שותף - - - נזמין אותך ב-8 במרץ לכנסת. בשמחה רבה, כי יש לי המון מה לדבר, כי החינוך הגופני במגזר הבדואי, יש הרבה מה לדבר עליו. עוד נקודה, אני אדבר על החיבור שלנו עם התאחדות בתי הספר, שזה נתן לנו הזדמנות שווה, במיוחד לבנות. היום יש לי 200 בנות פעילות בספורט. אם לא היה לי, לא הייתי יכול. למה? כי דרך בתי הספר אני כן יכול לעשות פעילות ספורט, כי יש לי את המרכיב של ההסעות. תודה, חאמד.

צר לי, אנחנו פשוט לחוצים בזמן. משפט אחרון. חברים, נעשים דברים מדהימים בחברה הבדואית בנגב, ולא כפי שהתקשורת מציירת את הבדואים. הקומץ הקטן נמצא בכל חברה, ולא רק במגזר הבדואי, ואני מזמין אתכם לרדת לנגב, למגזר הבדואי, ותראו במו עיניכם מה נעשה במגזר הבדואי בנגב. תודה רבה לכם.

כל הכבוד. קרן, תעשי את זה מאוד בקצרה, אני אגיד לך למה, כי הולך להיות דיון מיוחד על הספיישל אולימפיקס פה בכנסת, בגלל זה אני מחכה הרבה מאוד זמן לשיחה איתך. יש לנו בתוכנית דיון מיוחד בנושא של הספיישל אולימפיקס. נהדר. תודה רבה,

כבוד גדול להיות פה יחד עם השותפים. אני רוצה לחזק דבר ראשון את מה שאמרתם על חוג לכל ילד. חוג לכל ילד כולל גם את האוכלוסייה שאני מייצגת, שזאת אוכלוסייה של המוגבלויות עם מוגבלויות שכליות, התפתחותיות ותקשורתיות, שקיימת גם בחינוך המיוחד וגם יש פוטנציאל מאוד גדול בחינוך המשולב. אמר זיו נכון, שאנחנו צריכים להרחיב את הפעילות גם בצרכים המיוחדים. יש היום בשילוב עם ההתאחדות 44 מועדונים כאלה, שבתוכם יש בערך 300 ספורטאים. הפוטנציאל שלנו הוא קצת מעל 112,000 תלמידים במערכת החינוך המיוחד, כשלכולם אנחנו צריכים לתת מענה, וזה לפי מה שאמרתם, "חוג לכל ילד", שזה כולל גם את זה. אם אנחנו מדברים על אורח חיים בריא ואנחנו מתייחסים לאוכלוסייה המקבילה אלינו, דיברנו על ספורטאים אולימפיים, יש ספורטאים של ספיישל אולימפיקס שמייצגים את ישראל במשחקי אליפות העולם בכל שנתיים, צריך לתת להם מענה. לספיישל אולימפיקס היום אין מתקן מוגדר שיכול לתת מענה לאותה אוכלוסייה. אם אנחנו מדברים על אורח חיים בריא אנחנו יודעים שילד עם מוגבלות שכלית, התפתחותית ותקשורתית חי 13 שנה פחות מהממוצע מהאוכלוסייה המקבילה, בנוסף לכך שהוא מתמודד ביום-יום שלו עם בעיות בריאותיות קשות, אם זה סוכרת ואם זה לחץ דם. זאת אומרת, אם הספורט מציל חיים, אז באוכלוסייה הזאת הוא מציל עוד יותר חיים, זה קריטי עבורם. לעומת זאת, ספיישל אולימפיקס היום מקדמת ביחד עם ההתאחדות וביחד עם השותפים הנהדרים שלנו במשרד התרבות והספורט, שהולכים איתנו יד ביד, מודלים אחידים שמשלבים קבוצות עם מוגבלות וללא מוגבלות. ואני קוראת מפה לאיגודים מרכז הטניס הנהדר, יש לנו איתו כמעט 250 ספורטאים היום, שעושה איתנו שיתוף נהדר, אבל גם לאיגודים נוספים, לעשות שיתוף פעולה עם ספיישל אולימפיקס ולהכניס באיגודים הקיימים קבוצות עם מוגבלות וללא מוגבלות, וגם לרשויות המקומיות. תודה רבה, קרן. יש לי כמה דקות ואני נותן אותם ל"גל שלי". יש פה מורים של חינוך גופני שאולי שווה לשמוע. "הגל שלי", ואחרי זה המורים לחינוך גופני. נעשה את זה ממש בקצרה. אנחנו צריכים לסיים עד 15:40. בבקשה, ירון. תודה רבה, יושב-ראש הוועדה וחבר הכנסת סימון, איש יקר, שאגב הוא לא רק מדבר,

וצריך להגיד את זה. אני הקמתי ומנהל את עמותת "הגל שלי", שמשתמשת בגלישת גלים ככלי חינוכי. אני מתמקד בעיקר בנערות ונערים במצבי סיכון. מאוד התחברתי פה למה שנאמר על הפערים בחברה שלנו, ואני אגע גם בזה. אני חושב שהדיון הזה הוא דיון חשוב, הוא משמעותי, והלוואי והוא יצא החוצה ויניב פירות ויאפשר לכל נערה ונער להצליח. אני אגיד מהפריזמה שלי, פריזמה קטנה בענף אחד, שאנחנו מדברים על 5,000 נערות ונערים בכל רחבי הארץ. התחלנו בבת ים, ונמצא פה ירון לוי ידידי שעוזר לנו, ממש מדי יום, מדי שבוע, הוא מגיע ורואה, ונכנס למים. אני חושב שמה שקורה ב"גל שלי" זה נייר לקמוס למה שקורה לנו בחברה. בואו נסתכל על הקונטקסט, וזה עדיין לא עלה פה בדיון הזה. חבר'ה, אנחנו נמצאים בתקופה של קורונה, והיום הפערים בחברה הישראלית, אנחנו יודעים להגיד את זה, רק גדלו, ואין את האפשרות לספורט, ולא משנה איזה ספורט, זה יכול להיות שחייה, טניס מאוד התרגשנו לשמוע פה את הסיפור אנחנו פועלים עם כל הקשת הישראלית, אנחנו פועלים עם נערות ונערים,

חרדיות. יש לנו אגב קבוצות של חבר'ה בדואים ואפילו קבוצה אחת של נערות בדואיות, שמגיעות ונוסעות את המרחקים המטורפים האלה.

ואנחנו מדברים על מדינת ישראל, הים הוא משאב חינמי שנמצא לאורך רצועה מאוד מאוד ארוכה. ואנחנו חושבים שיש פה מענה מאוד מאוד משמעותי במרחב הפתוח, במרחב הבטוח אפרופו קורונה. מדברים פה על מספרים גדולים ותקציבי עתק, בסוף יש נערה, יש ילד, שצריכים לקבל מאיתנו, המבוגר האחראי את המענה. אני לא חושב שיש פה מישהו אחד שיגיד לנו לא.

ואפשר להתדיין על זה, חברה נמדדת בעזרה ובסיוע שלה לחלשים. אני באמת קורא מכאן לכל מי שנמצא כאן, לכל השותפים, לעזור ככל יכולתם, ולכמה שיותר נערות ונערים, במיוחד נערות ונערים בסיכון מהפריפריה, מהפריפריה החברתית, מהפריפריה הגיאוגרפית. הדבר הזה עובד, ואני בטוח שהוא עובד בכדורעף, ואני בטוח שהוא עובד בטיפוס, ואני בטוח שהוא עובד ברכיבה על אופניים. אני מברך אותך,

על זה שאתה מניף את הדגל ומוביל את המהלכים הגדולים האלה, ואני מודה לכל מי שנמצא פה על כל העבודה הכול כך משמעותית שאנחנו עושים ביום-יום עם או בלי משאבים. תודה רבה על הזמן ועל ההזדמנות.

תודה לך, יש לכם פרויקט מדהים. אני רוצה להעביר את רשות הדיבור לפרופ' גל. בבקשה, שתי דקות. גם אני כמובן מודה ומתרגש כמו קודמיי, באתי בעיקר כדי לתת רוח גבית בהיבט הרפואי הבריאותי. אני מנהל מרפאות ספורט לילדים ולמבוגרים במרכז הרפואי שיבא בתל השומר, נשוי למורה לחינוך גופני, מגדל שני ילדים ספורטאים מתוך ארבעה, ויש לי פעילות ציבורית רבה בהתנדבות, כולל זה שאני יושב-ראש הוועדה רפואית של הוועד האולימפי בישראל, יושב-ראש הוועדה המייעצת במשרד הבריאות בנושא רפואת ספורט, עורך של שני ניירות עמדה מטעם האיגוד לרפואת ילדים בנושא השמנה בילדים ופעילות גופנית בילדים, חבר בשתי מועצות לאומיות במשרד הבריאות, גם רפואת ילדים, גם קידום בריאות, ואני גם חבר בכמה ועדות כרגע של משרד הבריאות שמתעסקות בנושא של מניעת השמנה, טיפול בהשמנה בילדים. יש ועדה גדולה רב-משרדית שעוסקת במיפוי של הפעילות הגופנית ואולי קידום הפעילות הגופנית של ילדי ישראל. ולמה אני מספר לכם את כל זה? כי בכל הוועדות האלה, וזיו יודע, היכן שיש הזדמנות, אני אומר כבר כמה שנים, שהאמצעי היעיל ביותר, הפשוט ביותר, להגברת הפעילות הגופנית של ילדי ישראל, הוא דרך תגבור המועדונים הבית ספריים. החשיבות הבריאותית של הפעילות הגופנית והספורט בילדים ברורה, לא צריך לדבר על זה, אבל הדבר החשוב ביותר בעידן הנוכחי זה העניין של ההשמנה. פעילות גופנית היא השחקן המרכזי בצמצום הסיכון להשמנה, וכמובן בטיפול בהשמנה, גם בילדים, גם בבני נוער. זאת מגפה גדולה בעולם וגם בישראל. יש סקרים של ארגון הבריאות העולמי שמראים כבר כמה שנים שרוב גדול של הנוער בישראל אינו פעיל כנדרש, והמיקום של ישראל ברשימה עגום ומזעזע לעומת שאר מדינות אירופה. פועל יוצא מזה שישראל היא המדינה "האירופית" עם האחוזים הגבוהים ביותר של השמנה בקרב ילדים ובני נוער, שזה פצצת זמן מתקתקת מבחינת בריאות הציבור הישראלי בעשורים הקרובים. אני מטפל בילדים עם השמנה, אבל מי שצריך לטפל בהשמנה זה המדינה. מתן אפשרויות של פעילות גופנית מגוונת, מסובסדת, בפריסה ארצית, תעזור לנו מאוד במלחמה המאוד מאוד קשה הזאת ורבת השנים. למעשה זה חלק קריטי מתוך מכלול של פעילויות שצריכות להיעשות ברמה הלאומית, כדי לצמצם את ההשמנה, וזה השלמה לתהליכים שמתרחשים במשרד הבריאות בפן התזונתי: סימון מזונות, מיסוי משקאות ממותקים. המון המון נעשה בתחום התזונה, חסר לנו מאוד הזרוע השנייה של מאזן האנרגיה הזה. יש עוד היבט, הפסיכולוגי, חברתי, סוציולוגי. וכל מה שאני אומר פה דרך אגב מוכח מדעית חד-משמעית. יש 40 תכונות אישיות שלהן תורמת הפעילות הספורטיבית, ואני מדבר ספציפית על הפן הספורטיבי, עם טיפה תחרות, טיפה חוקים, טיפה מרות. ילדים שפעילים באופן ספורטיבי עם תכונות אופי חיוביות: חוסן, ערך עצמי, קבלת מרות, יחסים בין-אישיים, עבודת צוות, צמצום אלימות, שדיברנו עליה קודם, פחות אובדנות, כשיש מועצות לאומיות שלמות שמתעסקות עם הנושא של מניעת אובדנות. בסוף הילדים הפעילים ספורטיבית יוצרים חברה טובה יותר, ואנחנו חייבים לעזור לכל ילד וילדה להיות פעילים באופן מובנה ומוסדר. החובה שלנו מעוגנת גם באמנת האו"ם של זכויות הילד, שבה נדרש להבטיח עד מרב המידה האפשרית את הישרדות הילד והתפתחותו, ושזכותו של ילד ליהנות מבריאות ברמה הגבוהה ביותר הניתנת להשגה. ברור, זה בר השגה. ושוב אני אומר, הפתרון פשוט וקיים. יש גיבוי מדעי גם לחשיבות של בתי הספר בעניין הזה, בנייר עמדה של ארגון הלב האמריקאי, שמדגיש את הכוח שלהם והיעילות שלהם בהנגשת פעילות גופנית לילדים. זה נכון גם אצלנו, והפלטפורמה קיימת, עם מגוון רחב של סיבות, הגברת פעילות של - - - הבית ספריים תסייע להעלות את כמות הפעילות הגופנית של ילדים בישראל, את שיעור הילדים שפעילים בצורה מספקת, ואין ספק שזה יתרום גם ישירות לבריאות רבה יותר של ילדים בהווה, בעתיד, לגוף לנפש,

ליצירת חברה ישראלית בריאה יותר וטובה יותר, כמו שנאמר פה. תודה רבה על ההזדמנות. תודה רבה לך. אני חושב שמדובר פה על השקעה של כסף שתחסוך כסף במקום אחר.

אתה משקיע בחינוך ובספורט, חוסך בבריאות. זה מה שגל אומר. סליחה שיש פה כמה שלא ידברו, אני מצטער, אבל חבר הכנסת יברקן, אחרי זה אני אצטרך לסיים את הדיון, ואני צריך לסכם אותו, כי כשמסכמים דיון, צריך להגיע עם נקודות מסוימות למשרדים מסוימים לדיון המשך או לבקשה ודרישות מסוימות. גדי, בבקשה.

חבר הכנסת סימון, יושב-ראש הוועדה, קודם כול אני רוצה להגיד לך תודה אישית. קודם כול לא כחבר כנסת, כאזרח. הבאת לפה אור. בהתחלה כמה חברי כנסת - - - לא כמה. הרבה הסתכלו עליי כמו משוגע. הסתכלו עליך כמו שבנושא מסוים ספציפית גם עליי מסתכלים כאיזה עוף מוזר,

מדינה שלמה עשתה מה שביקשתי לפני ארבעה חודשים, ביטול התו הירוק. אני ממש שמח שאישיות כמוך, שמבין את העניין, בעיקר יודע לאן הוא הולך, סימן מטרה, ואתה מעמיד פה בשורה, ואני ממש שמח על כך. בדרך כלל חברי כנסת, כשנכנסים, לא מסונכרנים עם עצמם. הם לא באו במטרה מסוימת, ורק אחרי שנכנסים בודקים באיזה נושא לעסוק, ואחר כך תפסת מרובה, לא תפסת. אתה הגעת מוכן, ורואים את זה בעשייה שלך. לא סתם השולחן העגול הזה שנמצא כאן. חשוב מאוד מה שאתה עושה. אני רוצה כמה נקודות ואסיים. במקום שבו למדתי, בפנימייה, השקיעו בספורט, אמרו: אתם תעשו כיתת ספורט, וזה היה בכיוון הפוך לחלוטין. אני למדתי בפנימייה במקווה ישראל, היינו אז עולים חדשים, שמו את כולנו בכיתת ספורט, כי אמרו שכל האתיופים האלה יודעים לרוץ, שיביאו מדליות לבית ספר. אמיתי, זה לא בדיחה. שמו את כולנו לא לעשות בגרות. התקוממנו, זה סיפור ארוך, אני לא אסיים אותו פה. בסופו של דבר יצאנו מכיתת ספורט, עשינו בגרויות, גם ספורט עשינו. כמו שאני מכיר את גדי, הוא אמר: אני לא רץ, אני רוצה לשחות. בעבר כל אחד מאיתנו, לפני העידן של הרשתות הווירטואליות, פייסבוק וכל מה שהגיע, חיי החברה שלנו היו בחוץ, במגרש. היום לא רק ספורט אתם מנגישים, אתם בונים חיי חברה לילדים האלה. היום האנשים יותר בודדים, ככל שיש להם יותר עוקבים בפייסבוק או באינסטגרם. יש דיכאון ואובדנות. מה שקורה לנוער הוא משהו בלתי יתואר. מסגרות ספורט, מערכות ספורט שאתם עושים, זה פשוט מציל חיים. זה לא רק ספורט, זה לא רק להביא מדליה. מה שאתם עושים כולכם, בכל הענפים, אני מצדיע לכם, ולכן גם היה לי מאוד חשוב להגיע למפגש הזה ולהגיד לכם "כל הכבוד". קיימתי סיור לפני שלושה שבועות במרכז הטניס הישראלי ברמת השרון. אני אומר לכם: פשוט התמלאתי גאווה. זה יכול היה להיות בכדורגל, זה יכול היה להיות בכדורסל, במקרה זה היה במרכז הטניס. אני מדבר על כל סוג פעילות. מה שראיתי שם, אמרתי שאני מרים את הכפפה הזאת. סיפרתי את זה לך, ואתה מרים את הדבר הזה. אני רוצה להגיד לכם: כל הכבוד לכם. אחד הדברים שכיף פה בכנסת, לבוא לוועדות כאלה,

נסתום את הפה, וניתן לכם פשוט לנגן. מה שאתם עושים פה זה פשוט מנגינה, ואני מקווה שהמנגינה הזאת לא תיפסק לעולם. ספורט זה כלי חינוכי, אין כמעט ספורט שאין בו ערכים, חינוך, מוטיבציה לחיים, מה שלא מקבלים כמעט במסגרות במערכת הפורמלית. מה שאתם עושים פה זה לא רק כושר גופני, זה ספורט וערך לחיים.

תודה רבה, גדי. אני מסכם את הדיון. קודם כול, אני מברך את כל מי שהגיע לדיון הזה. זה דיון אחד מתוך הרבה מאוד דיונים שעוד יהיו בעתיד. אין זבנג וגמרנו. אנחנו שמים את הנושא של הספורט על שולחן הכנסת יום-יום, שעה-שעה, כשהמטרה המרכזית שלנו היא להכפיל את תקציב הספורט בתקציב הבא, 2023, שתקציב הספורט יהיה כפול ממה שהוא היום. שר הספורט מתחבר איתי לנושא הזה, הוא איתי יד ביד בנושא הזה, ואנחנו נעשה בכנסת מה שצריך לעשות כדי להכפיל את תקציב הספורט. זה פעם אחת. אני רוצה לברך את העיר בת ים ואת סגן ראש העיר ירון לוי על פרויקט מדהים של "חוג לכל ילד". הייתי מבקש שאתה תעביר מסמך של העיר בת ים לוועדה, שאנחנו נפיץ את זה בכל הארץ לכל הרשויות. אני חושב שזה דוגמה ומופת לכל רשות שצריכה לעשות את זה למען הילדים. אני מבקש לקיים שולחן עגול עם נציגים של החינוך, אוצר, ספורט, בריאות ורווחה. אני אזמין לדיון הזה את הפרופ' גל ונציגים נוספים שנמצאים פה, אנחנו נגיד לכם מי הם יהיו, והמטרה היא לשלב כוחות בין כל המשרדים ולהבין שזה נוגע לכל אחד. זה נוגע לילד המסכן שאין לו אפשרות לעשות ספורט, זה נוגע למערכת הבריאות שתחסוך הרבה מאוד כסף כשהילדים יעשו ספורט בעתיד, זה נוגע לבתי החולים שיקבלו בגיל מבוגר יותר את האנשים לטיפולים,

וכדומה, זה נוגע לחינוך, שילדים לא ילכו לפשע ולאלימות גם את המשרד לביטחון פנים אני רוצה בשולחן הזה זה נוגע לכולם. אני מבקש מזיו ישראלי לדעת מה התוספת תקציבית שהתאחדות בתי הספר צריכה כיד להתחיל את הפרויקט מכיתה א' ולהגדיל אותו בצורה משמעותית במדינת ישראל, כפי שקודם אמרו פה, דרגת למ"ס 1 ו-2 לא ישלמו, 3 ו-4 ישלמו מעט וכן הלאה וכן הלאה, כשהמטרה הסופית שלכל ילדי ישראל, יהיה להם חוג ספורט. אני מבקש לדעת מה התקציב לזה, כדי שאני אוכל לגשת לשולחן עגול ולהיות מוכן לזה. אני רוצה לברך ולחבק את מרכז הטניס הישראלי על פרויקט יוצא דופן. אתם דוגמה ומופת לחינוך וספורט במדינת ישראל. תודה רבה לאנדי רם שהגיע לוועדה הזאת. אני מבקש לקיים פגישה אתכם ביחד עם גדי ולראות איך אנחנו עוזרים לפרויקט האדיר הזה במשרדים, לא רק משרד הספורט, זה יכול להיות משרדים אחרים. ל"גל שלי" למשל אני עוזר ברווחה, לא במשרד הספורט. אני אסיים בזה שהייתי מבקש מגיא לבדוק את הנושא חשבתי על זה מזמן ופתאום זה קפץ לי האם אפשר להעביר לגננות השתלמויות בנושא ספורט, כדי שבגני ילדים הגננות יעשו שיעורי ספורט, כי אני לא בטוח שנמצא לזה תקציב של מורים מיוחדים. יש שיעורים מסוימים שהן כן יכולות לעשות. חשוב, כמו שאמרו, להתחיל בגיל יותר צעיר. אני מסיים את הדיון בתפילה שאנחנו נעשה שינוי בספורט במדינת ישראל, ובעוד עשר שנים, כשנעשה את השינוי הזה, יגידו: המשוגעים האלה שישבו פה בשולחן הזה ובדיון אחר שעשיתי, יש מלא דיונים פה המשוגעים האלה עשו שינוי לילדים כמו שהטניס עשה לשינוי לאנדי רם ולעוד הרבה אחרים. הזכרת את יואל רזבוזוב, אותו סיפור. בלי הספורט, אני לא חושב שהוא היה שר התיירות היום. הספורט משנה לאנשים את החיים. תודה רבה לכולם. אני מסיים את הישיבה. הישיבה ננעלה בשעה 15:43.